בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט. היום י"ז באייר התשפ"ג, 8 במאי 2023 למניינם. אנחנו מתחילים בדיון בהצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, גבייה ממשלתית, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית. אדוני בוקר טוב, האם אפשר בבקשה לפני הדיון הצהרות פתיחה כנהוג בוועדה? ידבר כבודו. בוודאי גם חבריי ירצו. אדוני, אני כמובן אקצר, אבל דומני שאי-אפשר לפתוח ישיבה של ועדת החוקה מבלי לדבר על הדם ששוטף את רחובות ישראל. אנחנו נמצאים בעיצומו של גל אלימות רצחני. ידענו גלי אלימות רצחניים בעבר, אבל פה באמת מדובר גם בהיקף וגם במגמה שצריכה להטריד ולהחריד כל אחד מאיתנו. הפגיעה היא בראש ובראשונה בעיקר באזרחים ובאזרחיות הערבים במדינת ישראל, אבל לא רק. למרות שטוב להותיר נושא כזה שלא למחלוקת בין קואליציה לאופוזיציה, אי-אפשר להתעלם מהעובדה שהשר לביטחון לאומי מקרין תחושה שהנושא לא מעניין אותו. מי שעוקב אחרי ההתבטאויות של האיש - - - השר. השר. הוא לא איש. הוא איש. של השר. בואו ניתן כבוד - - - טלי.

אומנם בפרקי אבות כתוב "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש", אבל מדובר באיש ובשר כושל. באיש גזען, לאומן ובשר כושל שלא מתאים לתפקידו. ואני שב ואומר שמי שעוקב אחרי סדר העדיפויות של האיש ושותפיו, וקל לעשות את זה, רואים על מה הוא מדבר, רואים על מה הוא מתראיין, רואים מה הם הנושאים שבהם הוא עוסק בתקשורת, רואים את המקומות שבהם הוא מבקר, רואים את הישיבות שהוא מכנס והוא מדבר עליהן ברשתות החברתיות. האיש פשוט לא מתעניין בגל הרציחות הנורא שעובר על החברה הישראלית. לא מתעניין, וגם אם היה מתעניין, ספק אם יש לו את הכישורים לטפל בדברים. נמצא לצדי מי שהוביל יחד עם השר בר-לב את המאבק המאוד מאוד קשה באלימות בחברה הערבית, הוכיח יחד עם השר בר-לב כיצד צעד אחר צעד ניתן גם לשנות את המגמה הקשה הזאת, וכרגע אנחנו נמצאים ממש בצניחה, במדרון מאוד מאוד תלול, שבסופו של דבר יגיע לפתח הבתים של כולנו. ומה יותר מתאים מלהכתיר את כישלונו של השר הזה מאשר טיוטת ספר התקציב? אחרי ששמענו על תוספות של 9 מיליארד שקלים למשטרה, על ידי הרחבה דרמטית של התקציב, אין מהדברים הללו כלום. מתוך 12 מיליארדי השקלים שעסוקים בשבוע הזה לחלק לכספים הקואליציוניים, מיעוט מהכסף יזין את צורכי ביטחון הפנים של מדינת ישראל, ומדובר בחרפה. ואני קורא לראש ממשלת ישראל: לא לעסוק בחנפנות לשר המורד, אלא לפטר אותו, כי זו המחויבות של ראש הממשלה כלפי הביטחון האישי שלנו ושל ילדינו. תודה. תודה רבה. קודם כול, בוקר טוב, אני מדברת לעם ישראל שצופה בוועדת החוקה. הינה קיבלתם הצצה מה זאת פוליטיקה. אנחנו נמצאים בוועדת החוקה, אנחנו צריכים לדון היום בחוק ההסדרים, בחלק מאוד מאוד קטן, במה שקורה בסמכויות המרכז לגביית קנסות, ומה שאתם רואים פה זה חבר כנסת ממפלגת העבודה, שמנצל את הבמה שיש לו ואת העובדה - - - את לא מכירה את נוהל הוועדה של הצהרות פתיחה? אל תפריע לי, אדוני.

אל תפריע לי, עם כל הכבוד לך. מה שאתם רואים פה,

כבר שמענו אותך אתמול בטוויטר, על "כנפיים של קרמבו".

מה שאתם רואים פה זאת דוגמה לפוליטיקה במלוא כיעורה. במקום לדון עניינית, אתם רואים שקריב מנצל במה לפגוע בשר מכהן ולומר את כל הרעל שלו. שר מכהן. שר כושל שמחרים הצבעות בכנסת. אני מבקשת להעיר לו, כדי שאני אוכל לסיים את דבריי. התאפקתי כששמעתי את הרפש שיוצא לך מהפה.

תצייצי אולי על "כנפיים של קרמבו", על הדוחות הכספיים. בטח שאני אצייץ. בטח שאני אצייץ כשליהי לפיד משקרת שקרים בוטים. גם לקרוא דוחות כספיים את לא - - - יש לי ילדה נכה, נראה לך שהייתי מאפשרת פגיעה ב"כנפיים של קרמבו". תפסיק כבר.

אולי במקום לצייץ, תלכי ותלמדי את העובדות. אני דיברתי עם שר הרווחה אתמול. אדוני, לא להפריע.

מה שאני רוצה להבהיר לעם ישראל ממה שאתם רואים פה,

זאת דוגמה ניצחת לעובדה שהאופוזיציה תמיד תהיה עסוקה בניסיון למוטט קואליציה. זאת כל השיטה, זאת כל התורה על רגל אחת. זאת תורה בעייתית מאוד, אבל זה המצב. ובאשר לאלימות בחברה הערבית, שמעתי שהייתה תוכנית למיגור ולהפחתה באלימות בחברה הערבית, ואני אומרת לכם מכאן: כל זמן שהחברה הערבית לא תשתף פעולה עם היחידות החוקרות, לא תספק סיפור על מי לא משלם פרוטקשן, מי גובה פרוטקשן - - - גם בעזרתכם - - - שקט. לא תספק לנו מידע, לא תשתף פעולה עם היחידות החוקרות, לא ניתן לפענח פשעים. הדרך היחידה, יש לי חדשות בשבילך, ובטח לבר-לב ובטח לסגלוביץ' הדרך היחידה - - - פי שניים נרצחים. פי שניים נרצחים בהשוואה לשנה שעברה.

הדרך היחידה למגר את הפשיעה בחברה הערבית - - - הצעקות שלך לא מרשימות אף אחד. קשה לך לקבל שבחברה הערבית יש אלימות בלתי נתפסת, שהיא נגזרת של מנטליות הזויה שצריך לשנות מהשורש.

מה שאני רוצה להבהיר פה, גם לחברה הערבית - - - המנטליות היחידה שצריכה להטריד זאת המנטליות שלך. חבר הכנסת גלעד קריב, אני מבקש לא להפריע לה, כמו - - - החברה הערבית צריכה להבין,

שכדי לעזור לה, גם היא צריכה לעזור לעצמה ולשתף פעולה עם המשטרה, ודבר שני, אני מבהירה כאן שהדרך היחידה להתמודד עם פשיעה כשאין שיתוף פעולה מצד האזרחים באוכלוסייה הערבית זו שיטת המצלמות "האח הגדול" כמו שיש כאן בירושלים. זה רישות מצלמות בכל הערים כדי לפענח פשעים, כי אם אין שיתוף פעולה, זאת תהיה הדרך היחידה. והדבר הנוסף בעיניי שחשוב מאין כמוהו, פלוגות מג"ב וניידות שיטור בערים כאלמנט של הרתעה. חד וחלק זה מה שצריך לעשות, ולכן בחוק התקציב יש עלייה דרמטית בתקציב המשטרה כדי לחזק את ההון האנושי,

תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. בוקר טוב. 73 נרצחים בחברה הערבית עד עכשיו לעומת 27 בשנה הקודמת. הנתון היחיד שהשתנה מהשנה הקודמת לשנה הזאת הוא שיש ממשלה חדשה בישראל. לא. זה שהאוכלוסייה הערבית שעסוקה ברצח מצפצפת על הוראות החוק - - חברת הכנסת גוטליב.

מצפצפים על הוראות החוק. אני לא מוכנה לקחת אחריות על מי שרוצח ברחוב, וזה ומשפחת חרירי ועוד משפחה. אז תתפטרי מהכנסת, אם את לא מוכנה לקחת אחריות על המצב. לך טפל במשפחת חרירי.

לך טפל במשפחת חרירי. תתפטרי את לא

גזענית. צייצנית בשקל.

קשקשנים.

קשקשנית.

צייצנית, וקשקשנית וגזענית. חבר הכנסת גלעד קריב. צייצנית.

מותר לי להגיד צייצנית וקשקשנית?

זה הסגנון של קריב ממפלגת העבודה, מפלגה בגסיסה.

חברת הכנסת טלי גוטליב.

לתת ליואב סגלוביץ' לסיים, אף אחד לא מפריע לו. כן, כל מונופול הידע אצלך. אף אחד לא מפריע לחבר הכנסת יואב סגלוביץ'. 73 נרצחים בחברה הערבית נכון להיום לעומת 27 בשנה

ואיתמר בן גביר לא מעניין אותי, מה שמעניין אותי זה המצב שבו המדינה נמצאת. מה שמעניין אותי שראש הממשלה לא בתמונה, לכן אני מנצל את ההזדמנות הזאת, כי זאת כיכר העיר, להגיד לממשלה גם פה, ואני פונה גם אליך, מאחר שעשיתי את זה לא בפעם הראשונה, חברי פינדרוס: יש אחריות לממשלה ויש אחריות לקואליציה, מעבר לסיפורים של ימין ושמאל וכל הקשקושים הרגילים. אנשים נרצחים, והממשלה לא עושה דבר וחצי דבר. ראש הממשלה שותק, ראשי הקואליציה שותקים, ואיתמר בן גביר משתולל. איש חסר כישורים, מטורלל ובלתי כשיר מנהל את ביטחון הפנים של מדינת ישראל, והדבר הזה צריך להדיר שינה מעיניכם, לא רק מעיניי. וזאת המציאות הכואבת שנמצאים בה. אנשים נרצחים ולא עושים כלום. גם כשאני הייתי בתפקיד עם בר-לב, לרגע אחד לא אמרתי שאפשר לשנות דברים ביום, אבל מה לעשות שלראשונה מאז 2014 הייתה ירידה של 16% במספר הנרצחים בשנת 2022, הייתה ירידה של 30% באירועי הירי. כל זה פשוט קרה. הוא קרה רק בגלל דבר אחד, כי הפוליטיקה יצאה מהאירוע, והלייקים לא היו חלק מהסיפור. זה היה סיפור שהוא סיפור חברתי שצריך לטפל בו, ולכן אני גם פונה אליך באופן אישי, גם כחבר כנסת, גם כיושב-ראש של הוועדה כרגע, להעלות את הנושא הזה בישיבות הקואליציה. צריך להפקיע את הטיפול מסוכן הכאוס הזה, שראש הממשלה מינה אותו, ולשים מישהו מתאים במקומו. זה יותר מדי חשוב לכולנו. תודה רבה. תודה רבה. יש לי מה לומר בעניין הזה, ואני עוסק בעניין הזה הרבה, ואתה יודע את זה. אני עוסק בזה המון,

מעו"ד אלעזר שטרן להקריא מה השתנה מהנוסח שנשלח לכם.

חברי האופוזיציה, שזה במסגרת סיכום שאתם מכירים. עו"ד אלעזר שטרן. אני אקרא את הנוסח המעודכן שהופץ לכם אתמול, אסביר את התיקונים בקצרה, כולל עוד תיקון שניים קטנים שנעשו ממש הבוקר. 3. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995: בסעיף 1, בהגדרה "חוב" - בפסקה (7), בסופה יבוא: "(ז) חוק המנוי בתוספת הרביעית, לא ייגבה חוב מכוח פרט זה באמצעות פקודת המסים (גבייה) אף אם חלה עליו הפקודה האמורה;"; זה התיקון שנותן מענה למה שנאמר בדיון הקודם על ידי יושב-ראש הוועדה ועל ידי חבר הכנסת קריב, שברגע שהחוב עובר למרכז לגביית קנסות, הוא לא ייגבה יותר באמצעות פקודת המסים (גבייה). אחרי פסקה (16א) יבוא: "(16ב) קנס או הוצאות שהטילו ועדת משמעת או בית דין מכוח חוק המנוי בתוספת החמישית,"; בסעיף 2(ב1), בסופו יבוא: "(6) הסמכות להורות על ביצוע תחליף המצאה לפי סעיף 5(ג)."; בסעיף 5 - בסעיף קטן (א), במקום "תישלח לחייב דרישה לתשלום החוב ובה" יבוא "תישלחנה במקביל לחייב דרישות לתשלום החוב, האחת בדואר רגיל והשניה בהמצאה לפי פרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן - המצאה),

אחרי "לשלם את החוב" יבוא "(להלן, הדרישה לתשלום החוב)", והסיפה החל במילים "לא שילם החייב את החוב" - תימחק, זה נותן מענה לנקודה אחרת שעלתה בדיון בוועדה, שלא מבטלים את דרישת התשלום הראשונה, את הדואר הרגיל, אלא מאחדים את הדואר הרגיל ואת הדואר הרשום לפעם אחת. מצד אחד מקצרים 30 ימים, ומצד שני לא מוותרים על השליחה בדואר רגיל. בסעיף קטן (ב), המילים "או את דרישת התשלום הנוספת" יימחקו, ובמקום "דרישת התשלום הנוספת לעניין אותו חוב" יבוא "הדרישה לתשלום החוב"; אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג1) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יהיה רשאי מנהל המרכז או סגנו להורות על ביצוע תחליף המצאה של דרישת תשלום החוב כאמור בסעיף 164 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט 2018 אם התקיימו כל אלה: (א)הוטל קנס על ידי בית המשפט, והחייב נכח בעת מתן גזר הדין, הסיפא לגבי הנושא של הסדר הטיעון תימחק, היא לא תיכלל בנוסח הסופי. (ב)לא חלפו שנתיים מעת מתן גזר הדין, גם פה עניין הסדר הטיעון יצא החוצה. (ג)לא ניתן היה לבצע המצאה של דרישת התשלום לחייב בכל אחת מן הכתובות של החייב אשר יש באפשרות מנהל המרכז לקבל לפי סעיף 6 לחוק זה. מנהל המרכז או סגנו יורה על דרך ביצוע תחליף ההמצאה בדרך הנראית לו מתאימה ביותר להבאת דרישת התשלום לידיעת החייב, לאחר שבחן את מאפייני החייב ואת הסיבות למניעת ההמצאה, וינמק החלטתו. מנהל רשות האכיפה והגבייה, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל, ידווח לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,

על אופן היישום של סעיף קטן זה." זה ההסדר שנותן מענה לחוסר הנחת שהביע יושב-ראש הוועדה בדיון הקודם לעניין של תחליף המצאה על ידי מנהל המרכז ולא על ידי רשם. הוחלט שהאפשרות להשאיר תחליף המצאה על ידי מנהל המרכז ולא על ידי הרשם תהיה רק בתסריט מאוד מאוד ספציפי, שבו ברור לנו שהחייב מודע לקיומו של החוב, וזה כשהחייב נכח בזמן שניתן גזר הדין נגדו, ומודע לזה שהוטל עליו קנס על ידי בית המשפט, כך שהוא מודע לקיומו של החוב. עמדתי קצת אחרת מהוועדה, אבל אני גוזרת על עצמי ברמה של משמעת קואליציונית ממילא להצביע פה בעניין הזה. אני רק אומרת פה, בכלל באופן עקרוני, התקבל דוח מבקר מדינה חמור מאוד על המרכז לגביית קנסות, עם יחס מאוד מאוד קשה לאזרחים, עם דרקוניות בהתנהלות של המרכז לגביית קנסות, צריך לשים את זה רגע על השולחן. לפעמים מה שנקרא "דווקנות בחוסר שיקול דעת", לא משנה גובה החוב, לא משנה מי החייב, לא משנה מה אנחנו מטילים עליו, זו התנהלות מאוד מאוד מורכבת, כך עלה מדוח מבקר המדינה באשר למרכז לגביית קנסות, ולכן אני שמה את הדברים על השולחן. בסופו של דבר אנחנו דואגים גם לעם ישראל, אני מבינה את הצורך לגבות ואת הצורך לחזק את הקופה הציבורית, אבל עם כל הכבוד - - - עשו פה כמה תיקונים. זאת דעתי. אני ממילא מצביעה בהתאם למשמעת קואליציונית ולא מתווכחת על העניין הזה, אבל שיהיה ברור שדוח מבקר המדינה לא חסך ביקורת מאוד מאוד עניינית מהמרכז לגביית קנסות. באשר לגזר דין שמטיל קנס, אני חייבת לומר שמשהו אחד חסר לי. יש חלף קנס, חלף מאסר. ברגע שהמרכז לגביית קנסות לא שוקל את זה במניין שיקוליו, הרי בדרך כלל בתיקים פליליים, כשניתנים קנסות, שזה החלק שאתה מדבר עליו, נגיד ניתן קנס 1,000 שקל או עשרה ימי מאסר תמורתו, ופה צריך לראות איך אנחנו פונים אל בעל החוב, כשהוא עדיין במאסר, ומאפשרים לו את חלף המאסר, ואז בדרך כלל יש פה חסר בהעברת האינפורמציה

זה משהו שאתם חייבים לדעת, צריך לאפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת, כי יש המון תקלות בעניין הזה. אני אומרת את זה בתור סנגורית לשעבר. בחוק זה לא רשום, אבל חייבים לשים את זה על השולחן, כי אין גזר דין שניתן קנס בלי חלף מאסר לצדו. כבודו, אני אוכל להתייחס? תסיים את ההקראה ואנחנו נתייחס. אני אומר בכנות,

אם הגיעו להסכמות, אני לא פותח את זה עכשיו מחדש.

כפי שאמרתי,

אבל אני גוזרת על עצמי - - - דרך אגב,

אני גם הערתי את זה בדיון הטרום-טרום קודם. אמרתי את זה, אני מכיר את זה, יודע. זו הסכמה עם האופוזיציה. אדוני, רק ביקשתי להתייחס להערות לגבי דוח מבקר המדינה. זה לא קשור להקראה. אם היינו פותחים את זה לדיון, תאמין לי שגם לי יש הרבה מה להתייחס. בסעיף קטן (ד)(1), במקום "דרישת תשלום או דרישת תשלום נוספת" יבוא "דרישה לתשלום החוב"; (4)בסעיף 6, בסעיף קטן (ב2)(4), במקום "או דרישת תשלום נוספת" יבוא "החוב"; (5)בסעיף 7א(א)(2), במקום "בהמצאה מלאה דרישה נוספת לתשלום, לפי הוראות סעיף 5" יבוא "בהמצאה מלאה, דרישה לתשלום החוב לפי הוראות סעיף 5"; (6)בסעיף 13, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) בלי לגרוע מהאמור בפסקאות (13) ו-(14) להגדרת "חוב" שבסעיף 1, שר המשפטים רשאי, בהסכמת השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות בצו את התוספת הרביעית והחמישית." (7)אחרי התוספת השלישית יבוא: וכאן יש שתי תוספות: תוספת רביעית ותוספת חמישית. אני לא אקרא את כל הרשימה הארוכה של החוקים, אני רק אציין את התיקונים שנעשו. פסקאות (ו) ו-(י), חוק כלי ירייה, חוק החשמל, פסקה (כב) ו-(כה), פקודת הטלגרף, חוק שירותי תיירות, ופסקה (מ), חוק העובדים הסוציאליים נמחקו מהרשימה. זו כל הרשימה שהוועדה דיברה עליה בדיון הקודם, של אגרות המקצוע למיניהן. אליה גם נוספו שתי אגרות, שזה מה שאצלכם מסומן (מג) ו-(מד) המספור טיפה ישתנה, חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008 ופקודת ההסגר , התשמ"א-1981. אותו דבר בתוספת החמישית. אני לא אקרא. יש ארבע תוספות, שלוש שלפניכם: חוק הפסיכולוגיה,

חוק להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות וחוק המהנדסים והאדריכלים. זו התוספת החמישית. אני אקרא את סעיף 4. תיקון חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים

התשפ"ב-2022, בסעיף 17 במקום פסקה (1) יבוא: "(1) בסעיף קטן (א), אחרי "התשע"ט-2018" יבוא "או בדרך שמתקיימים לגביה התנאים הקבועים בסעיפים 3ו או 3ז לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים, התשע"ח-2018"; פסקה (2) תימחק.

אני רוצה להתייחס לפני שאנחנו ממשיכים. אני רוצה להגיד לך וזה גם מופנה לטלי, אני אומר את זה כמי שנמצא פה הרבה בעבודה, אני חושב שצריך להתקיים פה דיון על דוח מבקר המדינה, צריך להתקיים פה דיון רחב על העניין הזה. כמו שאמרת, את מכירה את זה כסנגורית, אני מניח שהסנגוריה הציבורית מכירה את זה. אני העליתי את זה כאן הרבה לפני דוח מבקר המדינה,

בדיון הראשון שהיה בנושא של נתינת סמכויות למרכז לגביית קנסות, העליתי את הנושא הזה. אני חושב שצריך לקיים על זה דיון בנפרד. אני לא בטוח שעכשיו, בפרט שפה הורידו חלק מהדברים,

אני מסכים שהאויב של הטוב, הוא הטוב יותר. אני חושב שצריך לקיים על זה דיון, אבל אני מציע לא להיכנס לזה עכשיו, כי לכולנו, תאמין לי שלכולנו יש הרבה מה לומר בעניין הזה. התחילה עם זה טלי, אני אמרתי את זה, לך יש מה להוסיף, ואני מאמין שלמרכז לגביית קנסות יהיה מה להעיר על דוח מבקר המדינה, אני בטוח. אנחנו נפתח פה דיון ונוכל לנהל אותו בעזרת השם ונגיע לחוק ההסדרים, אנחנו מכירים את זה מוועדת הכספים, אנחנו עושים דיונים כאלה לאורך הלילות. אני מציע שנישאר בדבר הזה. אפשר בבקשה? לא היינו חלק מהדיון המקדים ונרצה לומר משהו לעניין התיקון. בקצרה,

כי זה מוסכם, מוסכם גם על האופוזיציה. נעשה את זה בקצרה ונעבור להצבעה. נרצה בכל זאת להגיד משהו כי לא היינו חלק מהדיון. אני ראשת התחום הכלכלי בסנגוריה הציבורית. התיקון שנערך ביחס לדיון הקודם שהיה בהצעה הזאת הוריד את כל התאגידים, את כל בעלי המקצועות שזקוקים לרישיון, כל הגורמים היותר מתוחכמים, מחזקת הידיעה לצורך תחליף המצאה על ידי המרכז ללא צורך לפנות לרשם, והשאיר בחזקת ידיעה רק את הנאשמים בפלילי, בקנסות הפליליים. דווקא את הגורמים המוחלשים האלה שבמעמד גזר הדין שלהם שומעים שיש קנס, ורק הם אמורים להבין, להפנים ולעבד את הדבר הזה, כאשר כבר למעלה משנה אנחנו לא נמצאים במציאות שהיינו בה קודם, שאפשר היה לגשת למזכירות בית המשפט בתום הדיון ולקבל שובר לתשלום. הדבר הזה נפסק לפני שנה.

יש איזה ידיעה עמומה, פילוסופית, ללא action items, ללא שובר לתשלום, שמגיע מתישהו בהמשך, או לא יגיע, אבל אז אנחנו נסתפק בתחליף המצאה. וכמו שנאמר פה בצדק רב, כל הדבר הזה יכול להוות בסיס להפעלה של מאסר חלף קנס, שזו סנקציה שלא קיימת בעניינו של אף חוב אחר במרכז לגביית קנסות, רק בקנסות פליליים, ודווקא לגבי האוכלוסייה המאוד מאוד ספציפית הזאת, שמלכתחילה מוחלשת וסובלת מכל כך הרבה בעיות, ולא בהכרח מבינה במעמד גזר הדין שום דבר לגבי הקנס, וחשופה למאסר חלף קנס דווקא את האוכלוסייה הזאת השארנו מכל האוכלוסיות המתוחכמות, שהחובות שלהן נגבים במרכז לגביית קנסות, חשופה בצריח לתחליף המצאה, שהוא בעצם לא המצאה אמיתית. אנחנו רואים בזה בעיה מאוד גדולה, והייתי חייבת לומר את הדבר הזה. אתם רוצים להתייחס לזה? אני מנהל המרכז. שני עניינים.

לגבי חלף מאסר, גם אנחנו מאוד רגישים לנושא הזה, ואתם יודעים שאנחנו מפעילים אותו במשורה. חלה הלכת בית המשפט העליון - - - אני רוצה שתתייחס למה שהיא שאלה. איך הבן אדם מודע לזה?

מודע לזה אם הוא לא מקבל שובר, הוא לא מקבל ידיעה? אני אענה. בגזר הדין כתוב שהמרכז לגביית קנסות הוא אחראי לגבות את זה, והעניין של השוברים הוא דווקא הטבה, מכיוון שעד עכשיו חלקם לא שילמו, כי השוברים לא הגיעו בדואר. היום הכול מכוון ואפשר לשלם בהרבה אמצעים. איך הוא מקבל ידיעה? בבית המשפט. השופט אומר לו במעמד גזר הדין שחלה עליו החובה לשלם, והתשלום הוא באמצעות המרכז. זה גם מופיע בתחתית של גזר הדין. נותנים לו הודעת מזכירות. גם הודעת מזכירות ובחלק מהמקרים גם ניתנת לו איגרת עד שנחליט לעצור. לגבי המעצר אני חייב לציין שחלה הלכת גוסקוב, לא עוצרים בן אדם לפני שמודיעים לו ונותנים לו - - - היא אומרת הפוך, לתת לו אפשרות. היא אמרה בדיוק הפוך. היא אמרה להודיע לו: אדוני, יש לך חוב של 1,000 שקל,

אתה יכול להאריך את המאסר שלך - - - רק להבהיר,

הפעלת פקודת מאסר חלף קנס לפי הלכת גוסקוב חייבת מסירה מלאה, ולכן היא מחוץ לסיפור הזה. כדי להפעיל את זה אני חייב הודעה מלאה. למה לא בכלא? למה שלא נעשה את זה פרקטית בכלא? גם בכלא. לפני שהוא משתחרר. אם יש לו עשרה ימים, הוא מעדיף לרצות. חברת הכנסת, היום יש לנו ממשק עם שב"ס. זה משהו יחסית חדש,

והיום כל האסירים שיושבים בכלא מקבלים את ההודעות על קיומו של הקנס ישר לכלא. בתוך התחומים ולתאים, לא דרך קצין אסירים. שיפרנו את התהליך. תודה. רק, אדוני, עוד התייחסות אחת לדברים של חברתי. דווקא תאגידים, מצבם מורע, כי בתאגידים אנחנו יכולים לפי החוק להדביק בכתובת מרשם התאגידים, וזו מסירה כדין, אנחנו לא צריכים את חלף ההמצאה במקרה שלהם, אז מצבם דווקא פחות מאשר אזרח רגיל. ואזרח רגיל, אני רק אסבר את האוזן, רק כאשר הוא נוכח בגזר דין זאת ההצעה שלנו כשהוא נוכח ויודע, ויש לו אפשרות לפנות, וגם קיבל דרישה ראשונה ושנייה, זה לא חל במקום הדרישות. כל ההליך נעשה כלפיו, אבל לא צלח. תודה. אנחנו נעבור להצבעה?

יש לנו ארבעה קבצים של הסתייגויות שהגיעו, של העבודה, של יש עתיד, של ישראל ביתנו ושל חד"ש-תע"ל. ארז, רצית להתייחס, ואנחנו נעבור להצבעה על ההסתייגויות. בוקר טוב, כמו שאמרה טלי, יש הסכמה קואליציונית וגם עם האופוזיציה, לכן זה לא דיון אם לשנות או להצביע, אבל אני אגיד נקודה. אף אחד לא רוצה לעזור למתחמקי חוב או לא לשלם, כולנו במטרה אחת, כדי שאנשים ישלמו את חובם, הכסף גם הולך למטרות טובות. רק שעוד פעם אני מקריא לכם את דברי השופט גדעון גינת מבית המשפט המחוזי בחיפה בעתירה מינהלית באותו נושא. הוא אומר שלאחר חקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, צריך לפרש את כל ההליכים בפרשנות מצמצמת. להגיע לחייב זה דבר הכרחי, לדאוג שזה יגיע. אם יש אופציה לוודא את זה, צריך לוודא. שהחייב לא יעמוד מול שוקת שבורה, ואז לחפש וריביות, ועד שמגיעים אליו יש בינתיים ריביות ופיגורים. איך אמרה מורן? מדובר בציבור מוחלש. לפקיד הגבייה יש הרבה שיקול דעת, הוא לא טכנוקרט, אז להפעיל את שיקול הדעת במידה, במשורה. לכל אחד יש קרוב או שהוא נתקע בבעיות שלא באשמתו. חבל, אנחנו לא צריכים להטביע אותו יותר, אנחנו צריכים לעזור לו לצאת מהמים. כבוד האדם וחירותו זאת זכות בסיסית, זכות יסודית, יהודית הכול. אתם חייבים בנוהל לתת בכל פעם את ההרגשה הזאת. הייתי עורך דין, הייתי מגיע להוצאה לפועל, ההתמחות שלי הייתה בהוצאה לפועל בתל אביב, לא בהוצאה לפועל, במשרד שמתעסק עם הוצאה לפועל, וראיתי מה שהם עוברים וכל הסבל. ההליכים האלה הם הליכים נוראיים. צריכים להכניס קצת נשמה בעניין הזה. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה על ההסתייגויות. אדוני, אנחנו מברכים על הסיכומים שהושגו, שמצמצמים את תחולת החוק. גם אני מברך על זה. אני מציע שנעשה הצבעה אחת מרוכזת על ההסתייגויות, ואז ניגש להצבעה. בסדר גמור. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד?

ההסתייגויות יועברו למליאה. אנחנו נצביע על נוסח החוק עם התיקונים שקרא עו"ד אלעזר שטרן. כל ההסתייגויות נדחו, ויועברו למליאה. נדחו ויועברו למליאה. אנחנו נצביע בעד הנוסח, כפי שהקריא עו"ד אלעזר שטרן, עם התיקונים שהוכנסו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושרה. ההצעה אושרה לקריאה השנייה והשלישית למליאה. תודה רבה. אני מציע שתכריז רביזיה ליתר ביטחון. אנחנו לא נבקש. אני אבקש רביזיה. תודה רבה. הישיבה נעולה כרגע. הישיבה ננעלה בשעה 10:01.